ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 101) (רכישת דירה עבור ילד יתום מאחד מהוריו), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני.

הנושא הראשון והיחיד על סדר-היום, נאומים בני דקה. אפתח את ההצבעה. חברי הכנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע בעד.

עד שאקבל לידי את הרשימה הארוכה, ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת אבי מעוז.

תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 83, והפעם על אלרגיה לחמץ. בשעה טובה עבר היום חוק החמץ, וכמובן שהזעקות על כפייה דתית חשוכה ונוראית לא איחרו לבוא, עוד הנדסת תודעה, קודם כול כי מדובר בסך הכול בתיקון המצב שיצר הבג"ץ בעוד פגיעה שלו בזהות היהודית של המדינה. בנוסף, על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אם לילד אחד יש אלרגיה למזון מסוים ישנה חובה לדאוג לסביבה בטוחה במוסד החינוכי ואליה אסור להכניס את אותו אלרגן, ובצדק. לעם ישראל במשך אלפי שנים, וגם כיום לרוב ניכר של העם היושב בציון, יש אלרגיה לחמץ במשך שבוע ימים. זה לא אותו דבר, כי באלרגיה מדובר על סכנת חיים? אני ממליץ לכולנו לזכור שהתורה והמסורת הם החיים שלנו, וזכותו של העם הזה לשמור על חיי הרוח שלו במדינה היהודית.

תודה לחבר הכנסת מעוז. יעלה ויבוא חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה. אדוני כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד השר, חברי הכנסת, בדבריי ברצוני להתייחס למאפיין המרכזי של חג שביעי של פסח. נכון, שביעי של פסח עוד רחוק, אדוני היושב-ראש, אבל לא בכדי 30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג. אך לפני כן, היום נציין את יום הולדתו של חבר הכנסת לשעבר אורי אורבך ז"ל. אורבך היה חלוץ לפני המחנה, זיהה את החשיבות וקרא: הטובים לתקשורת. לצד הדאגה והחשיבות המגזרית, אורי אורבך ראה את המכלול. אורבך כיהן כיושב-ראש השדולה לקשרי דתיים-חילונים וכיושב-ראש השדולה החברתית. הוא יזם בין היתר את הפרויקט "תרגישו בבית", שמנגיש את היהדות ההלכתית היפה ברוח המקרבת גם לציבור שלא שומר תורה ומצוות. אשמח להתייחס לסמל של שביעי של פסח, קריעת ים סוף ונחשון בן עמינדב, ואיך זה מתקשר אל אורי אורבך ז"ל. תקציר קצר למי שלא מכיר את הסיפור: בני ישראל עומדים מול ים סוף כשהמצרים רודפים אחריהם, ואין להם לאן לברוח. נשיא שבט יהודה נחשון בן עמינדב קופץ למי ים סוף מלא באמונה באל, וישר לאחר מכן ים סוף נחצה לשניים. הודות למעשהו של נחשון הוא הפך לסמל של תעוזה וחלוציות בהיסטוריה היהודית. דמיון רב קיים בין השניים. האחד צעק: הטובים לתקשורת, ופעל בכל מאודו לקירוב בין חלקי עם ישראל, והשני קפץ למים מתוך תעוזה וביטחון. אתמול קרה דבר בישראל, קרה דבר משמעותי בכנסת ישראל. אתמול הכנסת הזכירה לעם מהי אצילות ומהי מנהיגות. אני משוכנע שכמוני, גם יתר חברי סיעות הבית מתוך 64 המנדטים של הימין הנבחר קיבלו הודעות שמדרבנות להמשיך לקדם את הרפורמה המשפטית. הסכמתי איתם. הבנתי אותם. זאת הסיבה, בין היתר, שגם הגעתי לכנסת ישראל. עדיין אני מאמין בנחיצותה של הרפורמה, אולם כנציגי ציבור וכמנהיגים, לעיתים אנו נדרשים לעשות מעשה נחשון בן עמינדב. אנו נדרשים לראות את המכלול. אנו נדרשים לסדרי העדיפויות האמיתיים של ראיית טובת העם, בלי לרגע להפסיק להאמין בצדקת הדרך, אבל להבין שאחדות ומניעת קרע בעם הן החלוציות שלנו. על אף הקושי האישי של כל אחד מ-64 חברי הכנסת שקיבלו את המנדט מהעם, הבנו שהגיעה השעה, ודווקא לעת הזאת הגענו למלכות. עיני העם היו נשואות אלינו בכמיהה להביא את הרפורמה, אך לא פחות מכך, להביא את האחדות. אתמול הראינו לעם ישראל מנהיגות. תודה רבה וחג חירות שמח. תודה רבה לחבר הכנסת קרויזר. הזכרת את השר המנוח אורי אורבך, עליו השלום. הוא נהג לחלק את השרים לשתי דרגות: הבכירים, זה שר ה-ביטחון, שר ה-פנים וכו', והפחות-בכירים, זה שר ל-. אני מרשה לעצמי לומר זאת כי נמצא איתנו שר הנגב והגליל השר וסרלאוף.